אני פותח את הישיבה. לפני פחות מחודש אישרנו את החוק שהחליף את התקש"ח. היינו באטמוספרה יותר נעימה אז, אבל

00 כי אז זה בלתי אפשרי להביא את האנשים, אלא הם הצטמצמו לכיוון השעה 13:00. לאור הדברים שנאמרו בוועדה בזמנו, שאם יצמצמו את המשמרת הזאת אפשר יהיה לעשות שתי משמרות, דבר שיגדיל בכפוף למצב, בכפוף לבידודים שאנחנו מדברים עליהם היום ובכפוף להחלטה אם לעצור לגמרי את העסק או לא. אני רוצה לשמוע האם הדבר הזה מקובל ונסגר ברמה העקרונית והביצועית. הביצוע יהיה, כמובן, לפי התקופה. זה נושא אחד. יש עוד נושא, שיש כרגע התנגדות די נחרצת של הנהלת בתי המשפט לעניין של הוצאת שופטים למתקנים. עד שנסיים את החוק הגדול נגיע לפתרון של העניין הזה גם כן.

אני מצדד בהם. בסדר, אבל לא נעשה את הדיון עכשיו. חבריי, ביקשתי שני דברים: אחד, הנושא של הנתונים; שתיים, הנושא של משמרת שניה.

נתונים. ב-18 במאי התחלנו להוציא עצורים שמנהלים תיקי הוכחות לבתי משפט. ב-18 במאי הוצאנו 13 עצורים, החל מ-22 ביוני הוספנו גם את עצורי הימים והגדלנו את מכסת האסירים שמנהלים תיקי הוכחות עד כדי 100, ב-22 ביוני בסך הכול 164, ב-28 ביוני 200. אנחנו סביב 200, ואני מוכרחה לציין שיש שיתוף פעולה מלא עם הנהלת בתי המשפט. נקבעים דיונים - - - אם לא היינו במצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, לכמה בערך היינו מגיעים? אנחנו כן קובעים דיונים, דיברנו על מכסה של כ-250. זה תלוי הקפסולות, תלוי מקומות כליאה בבתי המשפט. אנחנו חווים ביטולים יום קודם או שהסנגור בבידוד, או שהשופט בבידוד או שהקפסולה לא מתאימה. כל נושא עצורי ימים זה פונקציה של סך המעצרים של מהלך היום הקודם. אבל ההנחיה מבחינתכם - - - עד 250, כפי שהתחייבנו. אבל לגבי עצורי ימים ההנחיה היא גורפת. הנחיה גורפת.

הארכת מעצר ראשונה והארכת - - - שלא על חשבון הוכחות. לא, ודאי שלא, לא על חשבון הוכחות. דיברנו, סיכמנו עם הנהלת בתי המשפט. לגבי הנושא השני של משמרת שנייה, שדיברנו עליו בפעם הקודמת ולא סגרנו אותו. אני מבקש לדעת האם לאחר ההסכמה והשיג ושיח אפשר יהיה להיכנס למהלך הזה, שאומר שתהיה משמרת שניה, כמובן, בכפוף לימים הסוערים כרגע. כן, יש הסכמה עקרונית של ראש הארגון, בכפוף למצב התחלואה במדינה. ככל שהנהלת בתי המשפט התחייבה לסיים את דיונים בשעה 13:00, ונמשיך את הדיונים מהשעה 13:00 עד 17:00 18:00, נוכל לבצע את זה. אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל קחו בחשבון שלקראת הדיונים על החוק הזה נכניס את זה בצורה כזו או אחרת בתוך החוק. הערה קטנה, כי כולם יושבים פה. זה טוב למצבים האלה; במצב של תחלואה יותר גבוהה אני חושב - - - הפוך, יכול להיות שמשמרת עוד עוזרת לכם.

חוזר למודל הראשון, שהדרך הנכונה היא ששופטים יגיעו לאזור בתי המעצר. יואב, אני שמח לומר לך שאני אתך בעניין, אבל אנחנו הולכים בנחת, בהידברות. אני גם רוצה לשבח את השב"ס, שבכוח האדם שיש להם, עם כל הסיבוכים אבל בל נשכח דבר אחד, שאמר לי גם ראש השב"ס, וצריך להיכנס גם לנעליו: אל תשכחו של-VC צריך אנשי יחידת שמשון שמלווים אותם, מוציאים אותם, מחזירים אותם. מאות לוחמים עוסקים במלאכה הזאת. שכל אלה צריכים לעשות ביחד את הכול.

תסביר לניר ברקת מה זה VC. הוא חושב שזאת קרן השקעות. זה video conference. אלי, אני מבקש ממך. אם תתחיל לעשות מבחן השכלה, אני לא בטוח מה יקרה פה. אני מכיר את יכולותיו האינטלקטואליות של ניר ברקת. אני מציע לך, חפש לך טרף יותר קל. עוד התחייבות אחת ששב"ס התחייב לעשות, ככל שניתן היא להוציא גם את האסירים לדיונים בעתירות ולוועדות השחרורים. החל מ-1 באוגוסט יש לנו שבעה אולמות, אליהם נוציא את האסירים פיזית. כשיהיה לכם שיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט.

אז את מעלה לנו להנחתה, וזה בסדר גמור.

אני רוצה לשבח את משרד הבריאות שיצא לשטח ונתן את ההנחיות. נגיע גם לזה, בהבנה ובהסכמה. כרגע יש התנגדות של הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים. לכן כרגע אנחנו לא מדברים על זה.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

וכלואים), התש"ף-2020, להצבעה. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 8 נגד, 1 נמנעים, אין אושר. שמונה בעד, אחד נגד ואחד פספס את ההצבעה. עוזי, פספסת את ההצבעה. ההצעה התקבלה ועוברת למליאה. זה לא לקריאה שנייה ושלישית אלא להחלטת המליאה. כדי שנעבוד בצורה מסודרת, אני מציע לתת לחבר הכנסת אוסאמה סעדי להעלות הסתייגויות,

לצאת לוועדת האתיקה. אז אני מאפשר לאוסאמה להציג את הדברים לפני 14:00, בהסכמת האנשים שנמצאים פה. אני חוזר על ההתנגדות שלנו להצעה הכוללת. למרות שלא היית ולא שמעת הרבה דברים שהיו באמצע. עודכנתי, כמובן, על השינויים שתוקנו, ובמיוחד על הפיקוח, שבעה ימים וכו'. אבל אני עדיין חושב שאם בהצעת החוק המקורית, שעכשיו ביצענו את ההארכה ל-30 יום, הממשלה לא התכוונה אפילו לפיקוח, זה חמור מאוד, והעליתי את זה בבוקר. אפילו לפי הצעת החוק המקורית, לא היה מדובר בהגבלה מלאה אלא בעצורים או באסירים פרטניים, ולא כקבוצה ולא בהגבלה מלאה. האפשרות הייתה קיימת גם בהצעה המקורית. גם במצב עד היום לא ראינו שהיה צורך בהגבלה מלאה, לכן הייתי חוזר להסתייגויות שיוגשו על ידי חברי יואב, ואני מצטרף להסתייגויות האלה בשם כל הסיעה המשותפת. נגיש דף חתימות של כל הסיעה.

בהצלחה בוועדת האתיקה. אנחנו יוצאים לחמש דקות הפסקה.

ונתחדשה

14:07.

אני מחדש את הישיבה. הגעתם להנמקות? עכשיו. אתם מסונכרנים ביניכם, יואב וקארין?

מסונכרן עם ישראל ביתנו, יחד עם המשותפת. מי החזן? אני. יהיו פה שני חזנים. אלי אבידר, הוא החזן מבחינתכם? לא לא, גם אנחנו רוצים לחזן. אוקיי, אז בוא תתחיל לחזן. עיקרי ההסתייגויות, ולאחר מכן נעבור הסתייגות-הסתייגות ונצביע עליהן. אתה לא מעדיף הסתייגות והנמקה?

הסתייגות והנמקה. אם הוא מסביר עכשיו וקורא, אז זה בסדר. בבקשה. תודה רבה,

הסתייגות מס' 1: בסעיף 1(1)(2) לתיקון התוספת הראשונה בהצעת החוק, יימחקו המילים: "או קצין בכיר בדרגת

ההנמקה: להשאיר את ההחלטה לדחיית הדיון של העציר ושימוש באמצעי טכנולוגי במקרה של חשש ממשי לבידוד קורונה רק בידי נציג שירות בתי הסוהר ולא קצין בכיר אחר, לאור הפגיעה העצומה בזכויות העצירים. הסתייגות 2: סעיף 1(1)(2) לתיקון התוספת הראשונה בהצעת החוק, במקום המילים: "או למשך 96 שעות" יבוא: "ולא יאוחר מ-24 שעות". המילים: "לפי המוקדם" יימחקו. ההנמקה: יש לקצר את זמן משך הפעולות הדרושות להסרת החשש האמור, כך שיימשכו בזמן מידתי ויפחיתו את הפגיעה בזכויות העציר. אני רוצה לבקש מהיועצת המשפטית שההערות הללו שאני רואה אותן כהסתייגויות, אבל גם כהערות יהיו לנגד עיניו כשנדון אחר כך בחוק הגדול יותר. הסתייגות מס' 3. בסעיף 2א(א) להצעת החוק, בסופו יבוא: "בקשת ההכרזה תובא לאישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ורק לאחר אישורה תיכנס לתוקף מיידי." לטעמנו, יש לאשר מראש את ההכרזה כי לא ניתן לקיים דיונים בבית המשפט בנוכחות העצירים/האסירים מול ועדת החוקה של הכנסת. מדובר בזכות יסוד חשובה והחלטה גורפת כלפי כל העצירים האסורים במדינת ישראל, ועל כן הכנסת חייבת להיות גורם מהותי בהחלטה על ההכרזה. הסתייגות מס' 4. בסעיף 2א(ב) להצעת החוק, בסופו יבוא: "ובלבד שבקשת ההארכה תובא לאישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ורק לאחר אישורה תיכנס לתוקף מיידי." ההנמקה כמו בסעיף הקודם. הסתייגות מס' 5. בסעיף 2א(ב) להצעת החוק, במקום המילים: "14 ימים", יבוא:"7 ימים". יש לקצר את תקופת ההכרזה וכן את תוקפה, כך שזכויות העצירים/אסירים ייפגעו כמה שפחות. הסתייגות מס' 6. סעיף 2א(ג) להצעת החוק יימחק. מחיקה של הסעיף שדורש מהממשלה לאשר בדיעבד מול הכנסת את ההכרזה בהסתייגויות שלנו. תיקנו כך שהממשלה תידרש לאשר מול הכנסת מראש ולא בדיעבד. הסתייגות מס' 7. בסעיף 2א(ו) להצעת החוק, במקום המילים: "עם נתינה", יבוא: "לאחר אישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת". ההנמקה היא שההחלטה על הגבלה מלאה תיכנס לתוקף רק לאחר אישור מול הוועדה. הסתייגות מס' 8. בסעיף 2ב(א) להצעת החוק, יימחקו המילים: "ואם אין מכשיר טכנולוגי - - -לכך". ההנמקה היא שלא ייתכן דיון במידה שאין מכשור מתאים, כך שזכות העציר/האסיר לא תיפגע. גם כאן, דיון באמצעות אמצעים טכנולוגיים עם תמונה וקול פוגעים בזכותו של העציר/אסיר. צמצום האמצעי אך ורק לקול באמצעות אמתלה כי לא קיים מכשור מתאים יבוא לפגיעה לא מידתית ויוביל לכך שהחריג עלול להפוך לכלל. תודה רבה על ההסתייגויות המנומקות היטב. אמרתי קודם, ואני אומר את זה לך: חלק מהדברים ניקח לתשומת ליבנו. אם,

לא יתקבלו ההסתייגויות, ניקח את זה לנגד עינינו בחקיקה הבאה עלינו לטובה. החקיקה לטובה? אין שום דבר טוב בחקיקה הזאת. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', תעשה את זה באותה שיטה. אתה מדבר בשום יש עתיד והרשימה המשותפת. אני מוכן לדבר גם בשם הליכוד, אם הם ירצו. אתן את ההנמקות הכלליות, הכול מופיע בו בפנים, ואנחנו גם ככה נצביע. אולי גם אצליח לשכנע. מדברים פה על האוכלוסייה המוחלשת ביותר אוכלוסיית העצורים.

אנחנו נמצאים בנגיף קורונה.

הנגישות של הממשלה והזרוע המבצעת,

מצד שני, החשיבות של הכנסת, כגוף שקודם כול מאשר, בטח במצבי חירום. ככל שהמתח גדול יותר, כך צריך פיקוח גדול יותר. על רקע הדברים האלה, ההנמקות כולן סובבות פחות על הפרטים הטכניים ויותר על הגורם המאשר מי מכריז על המצבים האלה, ויש פה כמה ורסיות. כאשר מדובר על אזור מוגבל בחוקים אחרים זה מליאת הממשלה, וכאן רוצים שזה יהיה שני שרים.

אנחנו אומרים שזה צריך להיות במליאת הממשלה ולא שני שרים. דבר שני, אנחנו רוצים שההכרזה תהיה מראש ולא בדיעבד. יש די זמן לעניין הזה, מדובר במגפה ולא מדובר במלחמה,

יש גם הבחנה בין הכרזה לבית מעצר מסוים לבין כלל בתי המעצר. כלל בתי המעצר בוודאי ובוודאי לא נעשתה הפרדה. חייב להיות תחת פיקוחה של ועדת החוקה, חוק ומשפט. ההכרזה על בית מעצר מסוים, בוודאי ובוודאי לא צריכה להיות בקלות דעת, כמו שלפחות זה נראה בהצעת החוק. כל הפרטים נמצאים בהסתייגויות שנתנו. חוזר על זה שההסתייגויות הן גם בשם יש עתיד-תל"ם וגם בשם המשותפת. תודה רבה. אז קודם כול נעלה להצבעה - - - משפט אחרון. מחפשים לראות אמון כללי, שהוא הבסיס לכל הטיפול. אי-אפשר לייצר את האמון הזה בתהליכי העבודה כפי שהם נמצאים בדבר החקיקה שנמצא לפנינו. יש פה פספוס. מקווה שבחוק העיקרי נעשה לו תיקון. קארין, בבקשה. קיבלת שני משפטים. תודה לך, אדוני היושב-ראש היקר. אני רוצה לחזור על משהו שנאמר לא אחת בדיוני הוועדה אמון הציבור. ראינו שהרבה פעמים הממשלה מקבלת החלטות שהן לא מבוססות דטה. אני חושבת שזה בדיוק המקום של הכנסת, וראוי שבמקרים של דיני נפשות של ממש חופש של אנשים נעשה את הפיקוח מראש ולא בדיעבד. בדיעבד יכול להתאים לנושאים שאני לא מקלה ראש בהם, אבל בסוף הם נושאים כלכליים. פה מדובר בזכות הבסיסית ביותר, זכות חוקתית, וצריך לתת על זה את הדעת.

תודה רבה. נעבור להצבעה, אלא אם כן עוד מישהו רוצה לדבר. נציגת השב"ס, בטוחה שרוצה? בבוקר היה פה קצין אג"ם נחשון, והציג את העובדה

23 ביוני שב"ס מחויב, ללא כל שיקול דעת, להביא כל עצור בין שהוא מהרחוב ובין שהוא מאצלנו לדיון ראשון בהארכת מעצר ימים. כתוצאה מכך יש הידבקות בשב"ס, ואך ורק כתוצאה מכך. במסגרת הארכת החוק ל-30 יום, ביקשתי להכניס תיקון שנותן שיקול דעת ואיננו קובע חובה שאין לה חריגים. הוכחתי, העברתי את הנתונים האלה, והנתונים האלה גם נתתי אותם במקרה גם לחבר הכנסת סגלוביץ' היום. כל העצורים שהובאו כחובה לדיון הארכת מעצר ימים נדבקו במהלך הבאתם לבית המשפט. הטלת חובה כזאת, בלתי הדירה, ללא שיקול דעת, למשך 30 הימים הבאים, המשמעות הברורה והמיידית שלה היא הידבקות, לא רק של חמישה עצורים אלא של 25 ו-55. הסברתי, והסביר את זה גם קצין אג"ם נחשון, אנחנו אוספים אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם, מה הם, מאיפה הם, האם הם נדבקו, מתי - - - שזה אופייני למעצרים ראשוניים. כן, וזה מה שקורה בדיון מעצר ימים. לכן אנחנו סבורים שבמצב התחלואה העכשווי, שבו שיעורי ההדבקה הם כאלה גבוהים ושיעורי ההדבקה בשירות בתי הסוהר, רק הבאה לדיון מעצר ימים ראשון, הם כאלה גבוהים כי עלינו מאפס לחמש, הרבה יותר ממה שיש באוכלוסייה הכללית אני סבורה של-30 הימים הללו צריך לקבוע שהחובה הזאת תהיה כפופה לשיקול דעת, אם אותו עצור ימים, יש סיכוי שהוא חולה קורונה שידביק. ביקשנו הפרדה בין עצורי ימים חדשים, מ-24 השעות האחרונות, לבין כאלה שהייתה לי ההזדמנות להיווכח האם הם חולים או יש חשש הם נשאים וכיוצא בזה. לכן אנחנו עומדים על כך שב-30 הימים הקרובים שבהם הוועדה מאריכה את תקנות שעת החירום, אותה חובה שנקבעה ב-23 ביוני, שיצרה את ההדבקה בדיוק אחרי 14 יום החולה הראשון שלי הוא מ-8 ביולי, 14 יום אחרי 23 ביוני. אנחנו עומדים על כך ואנחנו סבורים שכך נכון לעשות על מנת למנוע תחלואה כזאת דרמטית בקרב ציבור העצורים. מדובר על חמישה, מה דרמטי? אני כבר נכנס ללחץ. מאפס לחמישה - - - מאפס לחמישה. יש חמישה חולים. זה פי חמישה.

שאלה קטנה. כשאת מדברת על מעצר ימים זה לא כולל מעצרים עד תום ההליכים.

הדיון הראשון, חשוב לי - - - לא לא, זה רק המעצרים הראשונים. מה החלופה שאת מבקשת? היוועדות חזותית, והבהרנו את זה בתחילת הבוקר היום, כשהיה פה קצין אג"ם נחשון. אני מביאה אנשים מדרום תל אביב, מרחובות, מנס ציונה - - - מרעננה ומצפון תל אביב. גם מרעננה. כמה נדבקים בקרב העצורים האלה יש עד היום?

ובתקופת הגל הראשון, ממרץ עד יוני?

אני מבקש לפנות למרפאה ולהביא לנו כדורי הרגעה. עלינו פי חמישה. יש הדבקה גם בקרב הסוהרים?

כתוצאה מכך שיש חמישה אסירים חולים, נאלצנו לבודד 342 עצורים נוספים, שעדיין איננו יודעים האם הם חולים או לא. השאלה היא כמה נדבקו. 20 סוהרים. ואנחנו לא יודעים להגיד אם זה קרה במקום העבודה או איפה הם נדבקו. אנחנו יודעים בוודאות שאלה אותם אלה שהיו בקרבת החולים המאומתים שלנו, והחולים המאומתים שלנו הם רק עצורי ימים. אבל אנחנו לא בהצעת חוק חדשה. נתתי לך, דיברנו על זה גם קודם בחוץ. הדברים לא הגיעו בשלים מהממשלה לישיבה הזאת, וחבל.

נגיד שהיינו בונים מנגנון כזה, שאומרים חריגים מאוד אנחנו מדברים על אחדים איך אתם בודקים? הרי אם אתם אז אתם יודעים, הוא עם חום ותסמינים אז נכנס לתוך ההיתרים שיש לכם מכוח החוק.

זה לא נכון, כמו שנאמר פה עוד קודם. כאשר הוא מובא מתחנת המשטרה, סיפר היועץ המשפטי - - - אבל איך את תדעי? שמענו את הסיפור הזה כבר חמש פעמים, על ההוא עם 40 מעלות חום, ונתנו את פתרון פה בוועדה. יעקב, אנחנו בשלב ההסתייגויות. אנחנו נמצאים בעולם של סיכונים ואיזונים. אם רוצים שהכול יהיה כמו שהיה קודם אפשר. נסגור את בתי הסוהר לגמרי, לא יגיעו לבתי המשפט ובא לציון גואל. לא. הוכחות אנחנו מביאים, ולא חלקנו בכלל על נושא החוק. אבל אנחנו נמצאים עכשיו בשלב ההסתייגויות. החוק לא הגיע ככה. רוצים חוק חדש? זה נושא חדש, יואב. אנחנו לא בדיון עכשיו. נתתי להם לומר את אשר על ליבם, ולצערי - - - עוד שאלה קטנה. לגבי במעצר ימים, גם בערעור הוא לא יכול להגיע לבית המשפט או שמעצר ימים זה forever הולך לערכאה ראשונה, שניה, זהו.

אסביר, הוועדה קיבלה החלטה - - - זה נושא חדש. אוסנת, דקה, אני רוצה לעצור אותך כאן,

זאת הצעה שאנחנו יושבים עליה כבר ימים רבים, עברה כבר כמה וריאציות והולכת לעבור לחקיקה יותר מסודרת ב-30 הימים הבאים. אנחנו כבר באמצע הישיבות על זה. אני מציע שתבואי. התייחסנו לכל הדברים האלה. כרגע רק נתתי להם, כנציגי הממשלה, לומר את שלהם, לפחות לפרוטוקול, וגם אלינו. שמענו את זה והפרוטוקול כתב את זה. עכשיו נצביע על ההסתייגויות של ישראל ביתנו, כפי שהוקראו ונומקו על ידי אלי אבידר, מרכז סיעת ישראל ביתנו בוועדת החוקה,

לא לא, זה תפקיד שלא ניתן לי. אדוני,

אפשר, לפני שמתחילים עם ההסתייגויות, להשלים את הדברים של יוכי. הייתם צריכים להשלים את זה אתמול, כשהבאתם לנו. אני רק רוצה להביא נתון חדש בפני הוועדה. יש חוות דעת של משרד הבריאות, שכרגע לא נמצא כאן. על פי חוות הדעת העדכנית של משרד הבריאות

הפרדה בין עצורי הימים לבין אוכלוסיות אחרות. זה נתון חדש מחוות דעת עדכנית, שהגיעה אתמול בשעות הערב. יש לכם יכולת לבודד אותם? אני לא רוצה לפתוח את הדיון הזה עכשיו. אני מודה על העדכון. אני מבקש שעדכונים כאלה יגיעו אלינו 24 שעות לפני הדיון. הם הגיעו, אדוני. אני לא עובד במשרדי הממשלה. תודה רבה. אני מעלה להצבעה את הסתייגות מס' 1

מי נגד?

ההסתייגות לא עברה. הסתייגות מס' 2 מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה לא אושר. ההסתייגות לא עברה. הסתייגות מס' 3 מי בעד ההסתייגות?

ההסתייגות לא עברה. הסתייגות מס' 4 מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

הסתייגות מס'

מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

ההסתייגות לא עברה. הסתייגות מס' 6 מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות מס' 7

הסתייגות מס' 8 מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה לא אושר.

ואנחנו נצביע, בגלל שהוא לא קרא, רק נימק. "1. סעיף 1(2)(2א)(א) לתיקון התוספת, לאחר המילים: 'להכריז יחד', יבוא: 'בכפוף לאישור ועדת החוקה, חוק

מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה לא אושר.

סעיף 1(2)(2א)(א) לתיקון התוספת, במקום המילים: 'שר המשפטים והשר

הצבעה לא אושר. ההסתייגות נפלה. הסתייגות 5. פשוט לא יאומן.

סעיף 1(3)(4א)(א) לתיקון התוספת, לאחר

" מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

ההסתייגות לא עברה. הסתייגות 8. "8. סעיף 1(3)(4א)(ה) לתיקון התוספת, במקום המילים: 'שוכנע שר הביטחון', יבוא: 'שוכנעה ממשלת ישראל'." מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

ההסתייגות לא עברה. אין עוד הסתייגויות, ולכן אני מביא את הצעת החוק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 - דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020, להצבעה, בכפוף לאישור הפיצול.

הצבעה אושר. נגד שלושה, ואני יכול לעשות כמו במליאה, לכתוב בפרוטוקול שגם קארין הצטרפה לזה, אבל היא לא - - - בדיוק. בלב. אני מבקש לכתוב. אני מברך את חברי הקואליציה שהגיעו להצבעה. תודה רבה, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:33.